היום יום שני, כ"ט באייר התשפ"ב, 30 במאי 2022. על סדר-היום הנושא הראשון: רביזיה על החלטות הוועדה בדבר קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות. פינדרוס לא נמצא. חבר הכנסת זוהר נמצא?

הוא הגיש את הרביזיה והוא עדיין לא הגיע, אז אולי נתחיל עם סעיף ב'. נתחיל עם סעיף ב', בסדר גמור. נחכה לחבר הכנסת פינדרוס שיגיע ונעבור כעת לסעיף ב': קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: סעיף 1, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022, מ/1513. המלצת הלשכה המשפטית להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכספים. יושב-ראש ועדת הפנים מבקש שההצעה תועבר אליו. ההמלצה שלנו להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד? אני רוצה להגיד משהו. אני פשוט רוצה להבין, אדוני היושב-ראש, איך גובשה הרשימה של החוקים שאתה רוצה להעביר ברוב טובך לדיונים בוועדות לקידום חקיקה, כי אני רואה כאן חוקים שעברו במליאה ביחד ואפילו אחרי חוק שלי ושהוא גם חוק של אתי עטיה, ומשום מה לא בא זכרו של החוק שלנו ברשימה. אז אני רוצה פשוט להבין איך אתה בוחר את הרשימה. באופן עקרוני, יש לנו לא מעט חוקים שתקועים בצנרת. אנחנו משחררים כרגע. לגבי מה ששאלת, אני אבדוק למה זה לא מופיע כאן.

אם זה לא - - - אולי אפשר להעלות את זה כבר עכשיו. אני כרגע אפעל - - - הנזק יהיה גדול. צריך איזו הכנה גדולה. החוק שלנו, אדוני באופן פשוט, הכי פשוט שבעולם, אין לו שום מקום אחר חוץ מוועדת - - - אין פה עניין - - - אני פשוט לא מצליחה להבין למה - - - חברת הכנסת סטרוק, הכסף אין פה עניין מהותי, שאם לא כן את יודעת - - - אם אין עניין מהותי, בוא נתקן עכשיו.

חז"ל אמרו, אדוני היושב-ראש תן לי ללמד אותך משהו בחז"ל. אבל באמת ב-10 שניות כי אני רוצה להתקדם. זה יהיה בדיוק 10 שניות. חז"ל אמרו: שוב יום אחד לפני מיתתך. והרי אדם לא יודע מתי יום מותו? אז המשמעות היא שכל יום וכל רגע צריכים לחזור בתשובה. ודאי וודאי כשאנחנו מדברים על מיתתה של הקואליציה הזאת שהיא קרובה מאוד, אז אם אפשר בבקשה כבר עכשיו להכניס את החוק הזה לרשימה ולהצביע עליו אני מאוד אודה. אם אתה מתעקש שלא, אז אני - - - כתמיד, את נותנת לי הוראות הפעלה. אני עובד לפי תוכנית עבודה ואני שומע את ההערה שלך. אני אבדוק למה זה לא עלה. כרגע אנחנו ממשיכים לפי סדר-היום הקבוע. הצעת חוק הכניסה לישראל, כמו שאמרנו, מי בעד להעביר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו. הצבעה בעד העברת החוק לוועדה 2 נגד, אין ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 34), התשפ"ב-2022 לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. עבר לוועדת הפנית והגנת הסביבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים), התשפ"ב 2021, מ/1471. המלצת הלשכה המשפטית להעביר לוועדת החוקה,

נשמעו עצות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו ממליצים להעביר את זה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. מי שבעד, ירים את ידו.

אין ההצעה להעביר את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 91 והוראת שעה) (בתי משפט קהילתיים),

עובר לוועדת חוקה, חוק ומשפט.

והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) (הארכת תקופת הביניים והחלת הוראות נוספות),

מ/1518.

תודה רבה. ראשית, אני רוצה לדבר על נושא של איפה ואיפה בהצעות החוק, בהמשך למה שאמרה חברתי חברת הכנסת אורית סטרוק. כפי שאתה רואה, ואני גם התחשבתי אפשר לנהל פה דיון ולקיים על כל אחת מהצעות החוק האלו דיון מעמיק למה היא מתאימה לוועדה פלונית ולא לוועדה אלמונית וגם על קביעת הרכב הוועדות וגם על כמה חוקים מונחים על שולחנה של כל ועדה, ובכל זאת לא באנו לעשות פה פיליבסטר. באנו פה להגיד ולראות איך מקדמים חוקים ביחד. העובדה שהכנסת אומרת את דברה בנוגע לחוקים, מצביעה וועדת הכנסת משמשת כחסם מפני חוקים שלא נוחים לפלוני או לאלמוני או לקואליציה, הוא מצב שמזלזל בכנסת. חבר הכנסת רוטמן, סליחה, בדרך כלל לא נוהג לקטוע. סליחה שאני אומר, אתה מדבר עכשיו לא לעניין כי אין פה איפה ואיפה. העלינו קבוצת חוקים עם אוריינטציה מאוד ברורה בישיבה הקודמת כדי לשחרר פקק. יש לנו המון חוקים שנמצאים בצנרת שאנחנו משחררים, חלקם עוד לפני הקדנציה של ועדת הכנסת הנוכחית. אנחנו מנסים לשחרר כמה שיותר חוקים ואנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה הכי טכנית, בלי להתייחס לגופו של - - - אני לא חושב שזה נעשה בצורה הזו ולכן אני אומר את דעתי. אתה אומר את דעתך ואני אומר לך את האמת. הוא אומר את דעתו ואתה אומר את דעתך. חברת הכנסת סטרוק, תודה רבה על מעורבות היתר. כרגע אני מול חבר הכנסת רוטמן ואני אומר שאתה אומר את עמדתך וזה בסדר. אני אומר לך את האמת. זו העבודה של הוועדה. אתה יכול אתה יכול לחשוב משהו אחד, אתה יכול לתת פרשנות, אתה יכול אולי לנחש אני אומר לך את העובדות. זה ההבדל.

לכן אני אומר לכם עוד פעם סליחה על קוצר הסבלנות, אני לא מוכן להיכנס עכשיו לדיונים שהם כולי האי ואולי, כי זה לא לעניין. אני אומר לך שוב, השחרור פה, אנחנו מנסים לעשות את זה שחרור מהיר. יש לנו פה עומס של ועדות מקבילות, אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר מהר. אם יש פה חוק או שניים, ואמרתי את זה גם לחברת הכנסת סטרוק, שאתם חושבים שהיו צריכים להיות אולי לפני חוקים והם ולא נמצאים פה, אני מוכן לשמוע את זה ואני מוכן גם לראות מה נעשה בוועדה הבאה, בישיבה הבאה של הוועדה. בכל זאת, למרות שאמרת את דעתך, אני כן אומר את האמת.

אני אמרתי את האמת עכשיו אתה יכול להגיד את דעתך, להמשיך את דעתך. זה בסדר. אתם נמצאים בקמפיין מתמשך,

זה מעניין. זו קואליציה שבה אין אמרת לכל אחד יש דעה. אבל כשזו דעה שלנו, זו דעה - - - לא,

אני גם מציע לך לחזור בתשובה,

הצעת לי אני מציע גם לך לחזור בתשובה ויש לך גם על הרבה מה לחזור בתשובה. בבקשה, חבר הכנסת רוטמן. מאחר ואתה הזכרת את זה, אני דווקא לא חשבתי להתייחס לחוקים שעברו, זה יותר נעשה סדר א' על סדר היום, ונקברו קבורת חמור שלא לומר קבורת ועדה, במשך הרבה מאוד זמן כאן ועכשיו גם כשהעברת אותם בפעם הקודמת, העברת אותם לוועדה שאתה יודע היטב שתקבור אותם או שתעשה בהם - - - הפוך, אבל לא משנה.

הפוך, אבל לא משנה. עובדתית זה הפוך.

כמה זמן חלף מאז שעבר בחוק לביטול ההתנתקות מחומש? 12 שנה.

כמה זמן עבר מאז? 12 שנה. 12 שנה עברו והעבירו את זה גם מתוך ידיעה שימשיך שעון החול לצפצף. אני באמת תמה מדוע הצבעת בעדו.

אני בעד ניסית לגנוב את דעת - - - לא. לא ניסיתי לגנוב את דעת הציבור. אתם מנסים לגנוב את דעת הציבור.

מספיק באמת, המשחקים האלה נחמדים, אבל באיזשהו שלב די, נגמרת הסבלנות של כולנו באמת. אני מרגיש את חוסר סבלנות שלך. אני לא מסתיר אותה. לא צריך להיות חד בשביל להרגיש אותה. לא אמרתי גם שאני חד. אמרתי שאני חש את חוסר הסבלנות שלך. אני מקווה שזה דווקא בגלל לדבריה של חברתי אורית סטרוק והרהורי התשובה הם קשים.

כמו שאמרתי, יש תוכניות העבודה, לא של חברת הכנסת סטרוק, אני עובד לפי תוכנית עבודה שלי, כולל מול הקדוש ברוך הוא. אני מציע שתכלול בתוכנית העבודה שלך גם שיבה בתשובה.

אבל אני בכל זאת אומר, ביחוד לאור העובדה שקבורת הצעות חוק שזוכות לרוב במליאת הכנסת למשך זמן רב רק בגלל שהן לא נוחות למי מחברי הקואליציה, זה מעשה לא דמוקרטי. לפחות בהקשר של חומש, הקבורה הזאת גם מייצרת פגיעה כפי שחווינו בשבת האחרונה, וכנ"ל בעניין הצעת חוק ישובים ושכונות בהליכי הסדרה שגם שם אנחנו רואים איך העיכוב הזה שהוא בידיים שלך בסופו של דבר וגם ההחלטה לאיזו ועדה שזה עובר ושזה עובר בראשותו של מי שלא יקדם אותם, בטח לא בקצב הנדרש, בסופו של דבר זה נמצא על-ידך. ולכן אני אומר, ככל הנראה יש רגליים לדבר שגם ביום רביעי זה, כשם שקרה בהרבה מאוד שבועות לאחרונה, הקואליציה תוכה שוק על ירך בחלק מהצעות החוק שיעברו, אני פונה אליך ומבקש שתעשה שימוש לטובה בסמכותך כיושב-ראש ועדת הכנסת, שחרר את הפקק להצעות החוק הטובות שאתה גם יודע שהן טובות בליבך ולא תחסום אותן משיקולים של שרידות קואליציונית תוך פגיעה גם בתושבי חומש וגם בתושבי התיישבות צעירה וגם בתושבי ואזרחי מדינת ישראל.

חבר הכנסת רוטמן, תודה רבה לך. אנחנו עוברים כעת להמשך סדר היום: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2021, פ/2865/24 של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת וכן הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ב-2022, פ/3459/24 של חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית להעביר לוועדת העבודה והרווחה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכספים או לוועדת הכלכלה. ההמלצה היא להעביר לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד, ירים את ידו. 4. מי נגד? 1. מי נמנעים? אין.

בעד ההצעה להעביר את הצעות החוק לוועדה 4 נגד,

אין ההצעה להעביר את הצעות החוק לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

למיטב זכרוני, אתה יושב-ראש הסיעה אתה יכול להודיע עכשיו במכתב שאתה נכנס כחבר ועדה. אתה מפריע במשא-ומתן עם יושב-ראש הוועדה.

לפי התקנון החלופי של חבר הכנסת קרעי, התשובה היא כן. לפי התקנון הנוכחי של הכנסת אתה יכול להביע את דעתך, אבל היא - - - מי שם על התקנון של הכנסת? אתה יכול לשלוח עכשיו ואני אמצא לך דרך משפטית שגם אם תשלח את זה בוואטסאפ זה יחול. סעיף 6: הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022. פ/3010/24 של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות (תיקון - היטל על שקית נשיאה חד-פעמית), התשפ"ב-2022, פ/3120/24 של חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת כספים. ההמלצה היא להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

ירים את ידו. 4 מי נגד? 1. אין נמנעים. הצבעה בעד ההצעה להעביר את הצעות החוק לוועדה 4 נגד, 1 נמנעים, אין ההצעה להעביר את הצעות החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

אין ההצעה להעביר את הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - גיל העובד), התשפ"א-2021 לוועדת הכספים נתקבלה. עבר לוועדת הכספים. הצעת חוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, פ/1866/24 של חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת העבודה והרווחה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. מציעים להעביר לוועדת העבודה והרווחה. חבר הכנסת אבוטבול, מקובל?

אני לא יכול להצביע אבל בוודאי שאני - - - מאה אחוז.

הצבעה בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה פה אחד ההצעה להעביר את הצעת חוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. פה אחד. הצעת חוק צירוף משפחות נפגעי טרור כצד להליך המשפטי (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021, פ/921/24 של חבר הכנסת אוריאל בוסו וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת החוץ והביטחון.

מצביעים להעביר לוועדת החוץ והביטחון. מי בעד? ירים את ידו.

אני רוצה להגיד לך,

אנחנו לא ניכנס לכאן לוועדה. זה אחד. דבר שני, אדוני היושב-ראש, אני בהחלט חושב שהחוק הזה צריך להתקדם. אני רוצה לשאול אותך. אתמול ראיתי כל מיני פרסומים של שר האוצר שהוא החליט לקצץ לציבור החרדי כבר אגיד למה זה קשור לחוק הזה בהרבה הרבה דברים.

אין ספק שהחוק הזה, אנחנו גם במליאה נתקע אותו ונביא אותו לכאן. היות ואתה, אדוני היושב-ראש, הבעת את דעתך לא פעם נגד הגזרות של שר האוצר, האם אתה תעזור לנו יחד עם כל חברי הוועדה לתקוע את ההצעות שלו כאן בוועדה כדי לא יוכל להתקדם? למה זה קשור לחוק? זה מה שבאת לשאול אותי. החוק שאני מציע הוא חוק חברתי ואם אנחנו נעזור לקדם חוקים חברתיים אז תהיה אמירה של הוועדה שאנחנו נתקע חוקים שהם לא חברתיים. אדוני היושב-ראש, אשמח למענה בעניין הזה. אני לא נוקט - - - אדוני היושב-ראש,

להזכירך, נצרך בכל בית ולא רק בבתים ערביים. קואליציה שנתנה חשמל בכמויות - - - אני שמח. הגעתי לכנסת ולא ידעתי, באמת אני אומר, עד כמה חברי הכנסת של ש"ס ואני אומר את זה בלי ציניות מסורים להתיישבות. זה משמח אותי מאוד. אני מציע לך ללכת להתיישבות ולשאול אותם - - - אני אומר את האמת. בניגוד אליו, אני לא מציע לך ללכת לשם. אתה בטח לא רוצה להתקבל שם בצורה לא נוחה. אני דואג לך - - - חבר הכנסת אבוטבול, אני מכיר שם יותר אנשים ממך. אל תדאג לי. אתה עוד לפני שידעת - - - - - - מה שמחכה לך, עין לא ראתה אלוקים זולתך. מה שמחכה לך - - - חבר הכנסת אבוטבול היקר, עוד לפני שידעת בכלל אם ההתיישבות היא במזרח או במערב, יש שם אנשים שאני מכיר. אתה לא תקבע לי - - - - - - אולי תבוא כמו בנט, עם מסוק - - - אני מוכן להבטיח לך שבהתיישבות - - - תבוא עם מסוק. לא כדאי לך להבטיח לי כי אתה יודע את האמת - - - חבר הכנסת אבוטבול, בצעקות ובאינסטרומנטים קוליים אני לא יכול להתחרות בך. אני גם לא אביא לפה - - - אני חוזר בי מהבקשה שיכנסו לוועדה. אני מכבד את הוועדה ואת המליאה ואני לא - - - אל תשמור עליי - - - - - - איך הוא מגיב, הציבור - - - תודה רבה לך. להבדיל ממך - - - - - - אתה חבר בשדולת ארץ ישראל ואתה לא מגיע לסיורים - - - להבדיל ממך, חבר הכנסת אבוטבול, אני לא משתמש באינסטרומנטים, אני לא אביא לפה חתולים ואני לא אעשה קולות של חתולים, לא פה ולא במליאה - - - - - - אתם בורחים כמו עכברים מהספינה שטובעת - - - אני לא איילל כמו חתול - - - הספינה טובעת ואתם בורחים כמו עכברים. בוא נעשה לך מבחן קצר: איך קוראים ליושב-ראש מזכירות עשהאל? אתה יודע מה, עזוב את מזכירות עשהאל, איפה נמצאת עשהאל?

איפה זה עשהאל? איפה זה אביגיל? בארץ ישראל. חבר הכנסת אבוטבול, זה פשוט מביש. זה מביש. זה מביש. איפה זה מזרח ירושלים? אתה לא יודע איפה היישובים האלה ואתה מדבר על התושבים? אתה נמצא - - - למה אתה לא בסיורים? של השדולה? כי שמו שאמרתי - - - - - - תשובה.

יש פה - - - כמו שאמרתי לך, את תוכנית העבודה שלי ביישובים ובזהות היהודית של המדינה, לא חבר הכנסת אבוטבול ולא חברת הכנסת סטרוק יקבעו לי - - - - - - רק אתה - - - חבר הכנסת אבוטבול שזה מקרוב בא ולמד לאחרונה איפה זה ציר 60 ואיפה זה כביש 90 ומה זה כביש 55, לאחרונה הוא לומד את זה ובא לתת לי מוסר. - - - אשאל אותך שאלה: איפה זה - - - אדוני היקר, אתה לא יודע - - - איפה זה בית ג'אלה? איפה זה בית ג'אלה? אתה לא יודע איפה זה עשהאל.

אתה לא יודע איפה זה אביגיל. בוא תגיד לי איפה - - - אתה לא יודע איפה זה שדה בועז. שמה הרבה יותר - - - אתה בקושי יודע איפה זה קידה. אם חס וחלילה מה שלא קרה, לא היית יודע איפה זה בכלל.

לפני 15 שנה איפה היית כשחומש - - - איך קוראים לארבעת היישובים בצפון השומרון חוץ מחומש?

הנה, היום - - - - - - של חומש. שא-נור הוא מכיר - - - - - - הפכת להיות שמאלני - - - - - - אתה לא יודע אפילו את השמות של היישובים, אז אתה אומר לי מה התושבים שלהם חושבים. - - - הבאת אותם להצביע עבורך וברחת - - - אביעד, אני מתנצל שאתה עד לוויכוח כזה. אני כועס על עצמי שאני נגרר בכלל לרמה הזאת.

אתה נגרר אחרי - - - די, די, אבוטבול.

ניר, אתה - - - הוא לא יודע אפילו איפה זה - - - - - - בסוף ניר החליט ללכת למקום שמחזק את ההתיישבות ולא למקום שמפנה את ההתיישבות. למקום שלא מפנה את חברון, למקום שלא מפנה את חומש 5 פעמים, למקום שלא מזיז אנשים מהבית שלהם. הוא נמצא בממשלה הזאת. הוא לא נמצא בממשלה שיד אחת מדברת ימין ועושה שמאל.

- - - אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הנשק הידוע. אתה הראשון שמגיע לקריאה שנייה פה בוועדה.

אני לא נבהל מזה. ואתה תקבל תכף קריאה שלישית ותצא החוצה. לפחות השכלנו קצת על מפת היישובים. גם חבר הכנסת אבוטבול השכיל עכשיו לראשונה על מפת היישובים. חייב לציין. - - - המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת כלכלה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים. אנחנו על הצעת חוק בסעיף האחרון. אנחנו נצביע להעביר לוועדת הכספים. לוועדת כלכלה. אני רואה שמלכיאלי התעורר. זה החוק שלו, אבל לא אכפת לו כנראה. כלכלה.

אז נעביר את זה לוועדת כלכלה.

מי נגד? 3 בעד. בתקווה - - - הצבעה בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה 3 נגד אין נמנעים אין ההצעה להעביר את הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים),

אני מבקש לשים רביזיה על סעיף 12. על חוק סיוע למשפחות ברוכות ילדים.

רביזיה של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. בסדר גמור. תודה רבה. אנחנו חוזרים כעת לסעיף הראשון בסדר-היום: רביזיה על החלטות הוועדה בדבר קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, פ/402/24 של חבר הכנסת יצחק פינדרוס, 2. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, פ/401/24 של חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, 3. הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"א-2021, פ/400/24 של חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת, 4. הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות ( תיקון - ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א-2021, פ/356/24 של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. הרביזיה היא של חבר הכנסת פינדרוס, נכו?

חבר הכנסת פינדרוס. ב-16 במאי הוחלט להעביר את הצעות החוק לוועדת החוקה,

וחבר הכנסת פינדרוס הגיש רביזיה. בכנסת הזאת הוקמו ועדות חדשות. חלק מהסיבות שהוקמו ועדות חדשות, כמובן בניגוד לכל נוהל וכל נוהג שהיה עד היום בכנסת, הוקמו הרבה ועדות חדשות. אבל אחת מהסיבות שהקימו ועדות חדשות היא שלא היה נוח שהמשטרה, למשל, המשרד לביטחון הפנים, יהיה תחת פיקוח של ווליד טאהא. אז לצורך הפרסונלי העבירו. לכן כשבאים פה בוועדה בהיתממות ואומרים שעמדת הלשכה המשפטית ואני לא תוקף פה את הלשכה המשפטית, עורכת הדין ארבל - - - הפעם. אבל מבחינת עמדת הלשכה המשפטית גם לא צריך ועדה לביטחון פנים, אפשר בוועדת הפנים לדון בכל הנושאים של ביטחון הפנים,

זאת העמדה המשפטית.

ברגע שהוקמה הוועדה - - - אבל לא צריך להקים ועדה בשביל זה כי יש ועדה שדנה בזה. ולכן אדוני, ההיתממות הזאת שאומרים: אנחנו מעבירים את זה לוועדת חוקה. נשארו שתי שאריות של מפלגות שמאל במדינת ישראל, אלה זוויות כאלה, אחת היא מפלגת העבודה, השנייה היא מפלגת מרצ, הם מנהלים את ועדת

ועכשיו מי הולך לבדוק ולקדם יישובים בהליכי הסדרה? אז למה לא העברתם את זה בכלל לוועדת הפנים? ווליד טאהא שטיפל בחוק החשמל שיטפל גם בהליכי ההסדרה

זו פשוט היתממות. מעבירים את זה לוועדת חוקה ומה אתם רוצים? אלה ההליכים, אלה הכללים. אז תקימו ועדה להסדרת ההתיישבות או שתעבירו את זה לוועדה שמוכנה לטפל בזה.

תעבירו את זה לוועדה של מיכל שיר.

אני אומר את זה כבר עכשיו. תעבירו את זה לבן-אדם שהוא רלוונטי, בדיוק כמו שאתם לא מעבירים לווליד טאהא את ביטחון הפנים מסיבותיכם אני לא יודע למה, אתם כנראה גזענים מבחינתי שהוא ידון. אני בעד שהוא ידון, אבל צריכה להיות בוועדה לביטחון הפנים. אני בעד שווליד טאהא ידון, אבל אתם לא נוח לכם עם זה. מיכל שיר תעשה לזה טיפול אוהב. אין לה - - - ניר, זה להיתמם כי זה לקבור את החוק. כולם יודעים, זה לקבור - - - לא היית פה, הרב פינדרוס - - - זה לקבור את ארבע הסעיפים האלה. הוא הסביר לנו הכול by the book. אין שום מניע נסתר. רק אנחנו צריכים לחזור בתשובה. המשמעות של הוועדה הזאת, ולכן הגשתי רביזיה, המשמעות של ההחלטה על 1, 2,3 ו-4 היא משמעות של קבורת חמור. 4 עבר לחוץ וביטחון. אנחנו מדברים עכשיו רק על 1 עד 3. גם שם צריך רחמי שמים. תעבירו את זה למיכל שיר או בוועדת הכנסת. אני אומר לך בכנות, או שתשאיר את זה בוועדת הכנסת או שתעביר את זה לוועדה של מיכל שיר. אבל אתה לא יכול להעביר את זה לוועדת חוקה ולצפות שיהיה שם דיון אינטליגנטי - - - לא. הוא לא מצפה.

הוא לא מצפה. הוא רוצה לקבור את זה - - - ההתיישבות הצעירה - - - - - - מטרתו הושגה - - - אורית,

אתה רוצה, תוציא אותי. אני אוציא אותך. אז תוציא אותי כי אני צועקת ואתה רוצה לקבור את ההתיישבות הצעירה קבורת חמור אצל גלעד קריב. - - - אני מבקש שתעצרי. זה מה שאתה רוצה במקום לתת למיכל שיר - - - אני רוצה להגיד מילה אחת לפני שאנחנו מצביעים - - - - - - ביד אוהבת ותקדם אותם.

לפני חצי שנה - - - חברת הכנסת סטרוק, אל תצעקי. זה לא עוזר. זה לא יעשה את זה יותר מוצדק. ניר, אתה יודע שאתה לא בסדר. למה אתה עצבני? אתה יודע שאתה לא בסדר. קברת את החוק הזה שנה ועכשיו נתת אותו לוועדה שתקבור אותו עוד שנה. אתה יודע את זה. למה אתה עושה כאילו? אתה יודע שזו המציאות. - - - ואחר כך תיתן להם חשמל ובמקביל ניתן למאחזים של אבו מאזן חשמל. ככה אתה מתייחס אליהם ואתה גורם - - - ההתיישבות הצעירה, בעזרת השם, על אפך ועל חמתך תתחבר לחשמל ואני יודע שאת מתה שזה לא יהיה. את מתה שזה לא יהיה.

כמו שרציתם לראות אל תגידי לי לא נכון כמו שרציתם לראות באביתר פינוי וכמו - - - ניר, אתה - - - - - - - - - איזו מסכת לומדים באביתר? - - - - - - את רשמת לי דברים שאת ידעת שהם לא נכונים - - - ניר, איפה אביתר? ניר, פעלת איפה אביתר? בוא נשב לפגישה עם כוס קפה באביתר - - - - - - קבורת חמור - - - - - - - - - יש חיבור מים - - - חוץ וביטחון - - - - - - - - - זו ארץ ישראל מבחינתנו. אל תנסה לבלבל את המוח - - - - - - הרפורמי - - - - - - - - - בשעה 12:30 תגיע לחוץ וביטחון, מחברים את המים לאבו מאזן. תגיע ב-12:30. אני מגיע יותר ממך לשדולה. תתבייש, חצוף כי אתה - - - - - - ראש עיר של בית שמש בא לפה ולא יודע מה זה - - - - - - - - - אני עובר להצבעה - - - - - - - - - אתה שאלת אותי שאלה - - - לא שאלתי אותך שאלה. פנית אליי, הזכרת את השם שלי, תקבל תשובה.

- - - אתה הזכרת אבוטבול - - - חבר הכנסת אבוטבול, פעם שלישית. תוציאו אותו בבקשה. אמרת אבוטבול בשעה 12:30 מחכים לך. אבו מאזן, תחבר את המים - - - - - - את היללות של החתול שלך - - - - - - טיעון חלש, אתה מרים את הקול - - - ניר, הטיעון שלך חלש, אז אתה מרים את הקול ומתעצבן?

- - - לא מסוגל להתמודד איתנו. לך תתמודד - - - איתנו? הם בכלל לא יודעים מי אתה שם בהתיישבות - - - צריך אוטובוס של השדולה כדי להגיע לשם. איתנו, הוא אומר לי.

עם האוטובוס של השדולה הגענו לאביתר, לא ראינו את הישיבה - - - - - - לא ראינו. אנחנו לא יודעים איזה ספר לומדים עכשיו בישיבה באביתר. אני מברך אתכם על הצטרפות של חבר יקר שהשדולה - - - - - - רק לידיעתך - - - חוצפה שאין כדוגמתה,

את יודעת את זה - - - לידיעתך, הוא מאמץ יישוב. הוא אימץ יישוב. איפה היישוב שאתה אימצת? מה קורה איתו? יש לו חשמל? ניר, אתה אימצת יישוב מההתיישבות הצעירה?

הרבה לפני שאתה ואורית תתחילו בכלל לדאוג להם. - - - כשאתה תחבר את הערבים שלידו, שנבנו שלא כחוק כדי להשתלט על שטח, אז תיתן לו חשמל. מה שנקרא, על הדרך, בזכות הערבים. אתה קובל את ההתיישבות הצעירה קבורה רפורמית אצל גלעד קריב - - - מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. - - - ההתיישבות הצעירה - - - - - - הסיסמאות שלך כבר יצאו מכול - - - מי נגד?

תודה רבה לכם. רביזיה על כל הסעיפים ככה? אתה לא צריך עוד 3 הצבעות? גם הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון

התשפ"א-2021, פ/356/24 של חבר הכנסת - - - - - - תקשיבו רגע ותבינו. אה, על שלושתם. שלושתם היו באותו נושא. עכשיו על הרביעי. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אני לא מצליח להבין מה קורה פה. אפשר בבקשה שקט? רוטמן, לך יש בעיות של קשב. עכשיו אנחנו בסעיף 4? כן. ניר, אומר לך עוד פעם בכנות, זו היתממות. תשאיר את זה פה בוועדה אצלך או כל ועדה אחרת כמו של מיכל שיר, של מפלגות שיודעות איפה זה עשהאל. אני מקבל את מה שאמרת לאבוטבול. צריך מפלגה שיודעת איפה זה עשהאל בשביל לדון על זה. אתה לא יכול לתת את זה למפלגה שלא יודעת איפה זה עשהאל או לא נעים להגיד, יודעת את זה מהצד השני כי רם בן ברק מכיר את זה מהצד השני, הוא מכיר את הצד הפלסטיני של עשהאל, שהם ידונו על החוק הזה. אתה אמרת דברי טעם קודם. אדם שמדבר על ההתיישבות צריך להכיר אותה, לכן זה צריך להיכנס או אליך או למיכל, לוועדה שתדון על זה ולא לוועדה שלא תדון על זה. הרי ברור לך שזו ועדה שלא תקדם את העניין הזה, לא תנהל דיון דמוקרטי וענייני על הדבר הזה. לקבור את זה, אני לא חושב שאתה רוצה להיות חלק מהקבורה של הדבר הזה, אני בטוח שלא כי אתה לא מתפלל שזה לא יקרה. אמרת לאורית שהיא התפללה - - - יפונה, אתה מתפלל הפוך, אז אתה לא רוצה שזה לא יקרה, אז למה אתמה מוכן להעביר את זה לשם? תעביר את זה לוועדה אחרת. אתה מקבל את הלשון הרע עליי?

אני מקבל לפחות עליו שהוא לא מתפלל. תגיד לו שהוא טעה ביחס אליי. ממתי מפריע לך לשון הרע? ממתי מפריע לך לשון הרע? לשון הרע שלך. לשון הרע שלך, ניר.

הלשון הרע שלך, ניר, מפריעה לה. יש בעיה קטנה - - - הבנתי. כרגיל - - - כל דבר - - - - - - לשון הרע שלך הוא בגדר הוצאת שם רע. - - - כולל החברה שלך - - - אני מעריך מאוד, חבר הכנסת פינדרוס, כולל בקשות לדיונים שביקשנו מיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון רם בן ברק בנושאים שקשורים להתיישבות, כולל דברים שביקשה גם חברת הכנסת סטרוק - - - הנה, למשל - - - אז אתה חושב - - - היום יהיה דיון על ההתיישבות הערבית - - - - - - מים להתיישבות הערבית, למאחזים של אבו מאזן. זה תוך פחות משבוע הוא קבע. אבל הדיון - - - - - - - - - אפשר התייעצות סיעתית? אפשר התייעצות סיעתית, אדוני היושב-ראש? גם על הרפורמה יהיה - - - בשעה 11:45 חוזרים. יוצאים להתייעצות סיעתית, חוזרים ב-11:45. (הישיבה נפסקה בשעה 11:40 ונתחדשה בשעה 11:41.) אנחנו ממשיכים, חבר הכנסת רוטמן, הטעית אותי. לא נורא, אני לוקח על עצמי את זה. שיגישו בג"ץ. הוא הטעה אותי, בגלל זה - - - חבר הכנסת רוטמן, התבלבלתי וחשבתי - - - נראה לי שגם פינדרוס יבקש.

אתה אל תדאג לאחרים. אם אתה לא תיתן, אז - - - חוזרים לדיון. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד?

הרביזיה נפלה. אנחנו עוברים כעת לסעיף האחרון בסדר-היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022, מ/1548 לפני הקריאה הראשונה. ינמקו נציגי משרד הבינוי והשיכון אביעד פרידמן, מנכ"ל המשרד ואפשרת היועצת המשפטית,

אני אסביר במה מדובר. לפני זה אני אגיד שהיום יום חשוב: סיימנו את פרק הערל בדף יומי, אנחנו מתחילים את אלו מותרות. אם הייתם צועקים פחות זה היה עוזר לי להכין את המשנה הראשונה. אנחנו לומדים בשבוע האחרון,

כל יום בשיעור שאני מעביר, פותחים אותו לרפואת ידידיה. עם זה פותחים את הדף היומי ב-05:30 כשאני מלמד כל יום, לכן כשאני רואה אותך, אני ישר חושב על זה. אז רק שיחלים ורפואה שלמה. חוק המכר. היום במדינת ישראל כל קונה דירות, לא משנה מי הוא ומה הוא, מחיר הדירה שלו מרגע שנמכרה הדירה, מוצמד למדד תשומות הבנייה. זה עבר בחוק טרומי בשיתוף פעולה של חברי הכנסת קושניר וסמוטריץ'. עכשיו אימצנו את הנושא הזה. אני חושב שזה חוק מאוד מאוד חשוב ונוגע לכל בעל דירה. זה חוסך לו הרבה מאוד כסף. היום זה מוצמד. גם מחיר הקרקע, גם הרווח של הקבלן, גם עורכי הדין, הכול מוצמד למדד תשומות הבנייה והמשמעות בפועל היא תוספת של עשרות אלפי שקלים לכל רוכש דירות בלי סיבה. זה מכה במיוחד את האנשים שזוכים במחיר מטרה או מחיר למשתכן כי לוקח מספר שנים רב עד שאנשים מגיעים אחר-כך לקבל את הדירה שלהם וכל השנים האלה הם משלמים תוספת מחיר על מחיר הדירה שלהם בלי הצדקה, מצב שהוא בלתי נסבל. בנוסף לזה, תופתעו לשמוע היום שכל רוכש דירה במדינת ישראל משלם 5,000 שקל לעורך דין של המוכר, כמובן בלי סיבה. ובנוסף לזה, 5,000 השקל האלה מוצמדים למדד תשומות הבנייה, אחר-כך במשך 4 שנים או 5 שנים הוא ימשיך לשלם ולשלם וכן הלאה. ואותו דבר גם כאשר רוכש חלילה מאחר, אז ריבית הפיגורים שלו עולה בצורה בלתי אפשרית על-ידי הקבלן. אבל אם קורה הפוך, אז זה כמובן מוגבל. כל הדברים האלה נועדו לתיקון המצב. אנו מבקשים את הפטור. מאוד חשוב לנו הקידום של זה. כל יום שהחוק הזה לא עובר, המשמעות היא עוד עשרות אלפי שקלים לכל אחד מרוכשי הדירות. פשוט עשרות אלפי שקלים שיוצאים מהכיס של כל אחד מהדיירים שלנו. אין דרך להסביר את זה חוץ מבל תשחית. יש קבוצות אינטרסנטים גדולות שמתנגדות לנושא הזה כמובן כי הן מרוויחות מזה לאורך שנים. אתם יכולים לראות את זה במאזנים של שהם מפרסמים בבורסה, כמה הם מרוויחים מזה. אני רואה את התועלת בזה כבר הבוקר כשאני רואה כבר מודעות של חברות קבלניות שמפרסמות שהם מוכרים את הדירה בלי הצמדה למדד.

אנחנו רואים שאפשר גם בלי להצמיד לראות את הדברים האלה. כל מי שחפץ בישוב הארץ ובבניית הארץ ובזה שתושבי הארץ יוכלו לקנות דירות בזול, אני בטוח שיתמוך בנושא הזה. זה לא נושא פוליטי. לגבי הדחיפות בהעברת החוק, המדד עולה בכל חודש, מדד תשומות הבנייה, בכאחוז לאורך חיי החוזה. הרי בסופו של יום הרי התשלומים נוגעים לאורך חיי חוזה של 3 עד לפעמים 5 שנים. מדובר ב-10% ואף יותר ממחיר הדירה שבעצם אנחנו קובעים שחלק ממנו הקבלן לא יוכל להצמיד למדד תשומות הבנייה. זה יהיה חיסכון לרוכש. ומאחר שתיקוני חקיקה בדרך חלים על חוזים חדשים, כל מי שלא יחתום הסכמים בקרוב, בעצם החוק הזה לא יחול עליו ולכן חשוב לנו. עוד דבר שחשוב להגיד במעמד הזה. לחוקים האלה יש השפעה דרמטית על השוק. כמו שאנחנו יודעים, שוק הדיור ומחירי הדיור כרגע הם מבחינת סדרי עדיפויות, בראש סדרי העדיפויות של הממשלה. הדבר האחרון שאנחנו רוצים הוא לייצר אי-ודאות בשוק ולכן חוקים מעין אלה חשוב שייכנסו לתוקף, יעברו מהר ויכנסו תוקף באופן מהיר כדי לזעזע את השוק כמה שפחות, כדי שתהיה ודאות כמה שיותר מהר ולכן החשיבות בהעברת החקיקה הזאת באופן מהיר ומיידי.

חבר הכנסת פינדרוס, ואחר-כך חברת הכנסת סטרוק. אני חושב שזה חוק טוב. דיברנו על זה גם במליאה ואני חושב שזה דבר נכון. לא יודע מה עמדת האופוזיציה בעניין הזה, אבל אני מזכיר שלחתי לך גם מכתב בעניין הזה גם ההצמדה צריך שתהיה עם היתר מכירה. הפניה של בית הדין בעניין הזה, אני מקווה שהוא ייענה. לא שומעים אותך. על הנושא של הריבית. שלחתי לך על הנושא של היתר העסקה בריבית בחוק מכר. זה לא בחוק המכר, זה בתקנות של מחיר מטרה. הכנסנו את הנושא. הזה פנינו לחברות 95% מהחברות בינתיים הגיבו שהן מוכנות להכניס את הנושא. יש עוד כ-5% מהחברות שרוצות הסברים בתוך הדברים האלה כי בסוף זה נמצא לא בתקנות למעלה אלא בין בין המוכר לחברה. אבל החברות מוכנות להכניס את זה. אמרתי חוק מכר כי פה אתה מגדיר להם את הריבית. פה אני עוצר את זה. אתה מוריד.

אני חותך את זה. אבל ריבית נמוכה או גבוהה היא אותה ריבית. לא תהיה ריבית כי זה נחתך הוא לא יכול להצמיד את זה. אתה מצמיד אותו - - - אני לא מאפשר להצמיד את זה. זה פותר את בעיית הריבית. אין הצמדה למדד. אתה מצמיד למדד הרגיל ולא למדד הבנייה.

אני לא נותן. אני נותן להצמיד רק את התשומות. אני לא נותן להצמיד את מחיר הקקרע ואת הדברים האלה.

עדיין יש ריבית. עדיין יש ריבית שצריך להכניס וזה בכל מקרה מתבצע בתוכו. אני אומר לך בגלוי ש-5% מהחברות עדיין מתנגדות מסיבה כזאת או אחרת. גם בזה אנחנו מנסים לטפל. אתה מדבר לא רטרואקטיבית. אתה מדבר על העסקאות שייחתמו. לצערי, אני לא יודע לעשות את זה רטרואקטיבית. אם היינו יודעים לעשות את זה רטרואקטיבית, היינו משמחים מאוד את ציבור הדיירים. חברת הכנסת סטרוק ביקשה את רשות הדיבור. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כל, אביעד, מאוד ריגשת אותי שאמרת שאתם מקדישים את הלימוד של הדף היומי לרפואה הבן שלי ואני ממש ממש מודה לך על זה מכל הלב באמת. דבר שני, אתה יודע שהחוק הזה הוא חוק טוב ואנחנו בעד החוק הזה. יש בעיה עם החוק. הבעיה שאתם כרגע אתה והשר שלך והיושב-ראש ואנשים נוספים בקואליציה אתם כרגע יושבים על הכתפיים של אנשים שהם בעד הפגיעה בבן שלי ובנכדים שלי. ברגע שהמחבלים שפגעו בבן שלי ובנכדים שלי ייתפסו, הם ילכו לבקר אותם בבית הכלא, הם קוראים להם כבר היום לוחמי חופש - - - אורית, אני לא עוסק בעולמות האלה. אביעד, אני לא הפרעתי לך. אתה יודע כמה שאני אוהבת אותך באופן אישי ואתה חבר טוב. אין שום דבר נגדך. אבל המצב הזה שבו אתה וזאב אלקין שהוא גם חבר טוב שלי ואחרים שהם גם חברים טובים שלי, איילת וגדעון ואחרים, אתם כרגע אפילו לא יושבים על הכתפיים של המחבלים האלה. אתם מונשמים מפה לפה מהפה המסריח שלהם. וזה מצב שאנחנו לא יכולים להמשיך לתת לו לקרות כשבכבישי ארצנו, עזוב את הבן שלי שזרקו עליו אבנים ובחסדי השם הוא ניצל, אבל יומיים אחר כך ירו בצומת זיף על שכן אחר שלנו וגם הוא בחסדי השם ניצל, וכן הלאה על זו היה דרך, ואתם מונשמים מפה לפה על-ידי אנשים אני יודעת שאתה לא פוליטיקאי, אבל אתה כרגע זה שמציג על-ידי אנשים שקוראים למחבלים האלה לוחמי חופש ופועלים בעדם. זה מצב שמדינת ישראל לא יכולה להיות בתוכו. לא יכולה. צריך להחליף את הממשלה הזו מהר. אפשר היום להקים ממשלה בלי מחבלים, בלי תומכי מחבלים, בלי אנשים שרוצים להפוך את מדינת ישראל למדינת שני לאומיה, כל אזרחיה ואלף מחבליה ולהעביר את החוק הזה ועוד הרבה חוקים טובים אחרים.

חברת הכנסת סטרוק, תודה רבה. אני חושב שהרבה אנשים, בעיקר זוגות צעירים, שרכשו דירות במחיר למשתכן ועדיין הפרויקט הזה איכשהו עובד, אני חושב שהם האוכלוסייה הכי נפגעת כרגע מהעלייה במדד תשומות הבנייה. פניתי גם לשר השיכון ואמרתי שאולי אנחנו נשקול אפשרות שאנחנו נשב ונראה כמה אנשים פה נפגעו ואיך אפשר לעצור את הטירוף הזה. כי זה לא הגיוני שאתה רוכש דירה ואז כעבור שנה וחצי-שנתיים כל ההנחה שלך היא פשוט מתאדה בגלל העלייה בתשומות הבנייה ביחס למחיר הדירה משום שהקבלן לא מוכן לקחת את כל הסכום מלכתחילה, הוא רוצה לקבל את הסכומים לפי חתימת החוזה. הוא לא רוצה שעכשיו תשלם לו מראש. בן-אדם אומר: אני מוכן לקחת משכנתא ולשלם מראש כי הסכומים שאני אשלם לפי המשכנתא יהיו נמוכים מתשומות הבנייה. הם לא מוכנים, לא רוצים. חבר הכנסת סובה, הבהרת את הנקודה. אני חושב שצריך לשבת ולדבר על זה.

בשביל מה אנחנו פה? אנחנו פה בשביל להעלות את הסוגיות האלה. אתה מאוד צודק. אם הייתי מוצא דרך משפטית לעבוד רטרואקטיבית, הייתי שמח. אין לי דרך משפטית לעשות את זה. יש לך דרך לחשוב על הפיצויים. בוא נחשוב איך אנחנו - - - חבר הכנסת סובה, זה לא דיון מהותי עכשיו. אתה צודק ואני בהחלט מציע שתנסה לגבש איזושהי ישיבה פנימית כדי לראות מה אפשר לעשות עם שר האוצר. אין בעיה. במסגרת הוועדות אפשר. בסדר גמור. אנחנו נעבור כעת להצבעה. מי בעד בקשת הממשלה להקדים דיון? ירים את ידו. הצבעה בעד הצעת הממשלה פה אחד

פה אחד. לגבי הרביזיה, אנחנו נודיע בהמשך היום את מועד הדיון בה.

אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:53.